אם ראש הממשלה לא רוצה להגיש בקשת חסינות, אין בעיה.

אתה דחית, לא הליכוד. דחיתי בעקבות שיחה שלי עם מיקי. מה השיחה?

אם תעלה את ההצעה להצבעה, אף אחד לא יצביע נגדה. דחיתי את הדיון הזה בעקבות שיחה עם מיקי, ואני אחדד מה הסיפור. יש לנו נושאים שצריכים